אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

אני מאגף התקציבים. הודעה של משרד האוצר: משרד האוצר יפעל לתקצוב

זאת בכפוף לכל הכללים הנדרשים לצורך תקצוב במסגרת התקציב ההמשכי,

חשוב לי לציין שבמרבית התקופה שבה אני מכהנת בתפקידי כיושבת-ראש רשות ניירות ערך,

למרות זאת, כשמסתכלים על בחינה של פעילות הרשות בשנים הללו, אפשר לראות שהתקדמנו בלא מעט תחומים, למרות שהמצב הקריטי בשל מחסור בחקיקה דורש פעילות לצורך קידום של רפורמות משמעותיות

כשהיום אנחנו עומדים על 28 תשקיפים שכבר הוגשו לנו ועוד 70 שהודיעו שבכוונתם להנפיק ברבעון הקרוב, בסך הכול 98 הודעות ותשקיפים בשני רבעונים

ובעיקר בחלק הראשון של המשבר,

שהשפיעה על ציבור המשקיעים ועל מנהלי כספי הציבור והמתווכים

אני לא מסתפק ב-10%, אני מבקש 15% הפחתה של האגרה השנתית בכל הפעילות הזאת. אתם יכולים לעמוד בזה וזה לא בקשת סרק. אני פונה אליכם ומבקש את ההסכמה שלכם, שההפחתה של האגרות תהיה ב-15%. בסדר גמור, אנחנו מקבלים את ההצעה של אדוני. נוכל לעמוד בזה. שאלה קטנה לעודד שפירר. כשאתם עושים הפחתה של האגרות, אתה מדבר על מה יהיה בשנים 20-21. ועל שנת 20 של הקורונה האם יש לכם משהו? הייתי מבקש שתיתן לנו פירוט, שנוכל לדעת על מה אנחנו מצביעים. אנחנו מפרידים פה בין שני סוגים של הפחתת אגרות. לשנת 2020 אנחנו מפחיתים כ-5 מיליון שקל. זו פעם ראשונה שאנחנו עושים הפחתה תוך כדי שנת התקציב. אנחנו בעצם נחזיר לחברות ששילמו לנו אגרה את ההפרשים, אם הוועדה כמובן תאשר. אתם מחזירים כסף או שאתם עושים זיכוי באגרה? אנחנו מחזירים כסף. מחזירים כסף בפועל למי שמשלם ב-2020, בגלל הקורונה?

בעצם ההפחתה היא לחברות שנפגעו בעיקר בקורונה. מתוך 5 מיליון השקלים שאנחנו מחזירים, כ-4 מיליון שקלים מוחזרים לחברות ניהול קרנות הנאמנות על ההפסדים הגדולים שהיו להן בתקופה הזאת. זה בעצם הענף שנפגע הכי הרבה בתקופת הקורונה. לכן חשבנו שצריך לעשות את זה פעם אחת דיפרנציאלי ולא שוויוני. כלומר ענפים שלא נפגעו, למשל ענפי מזון ותרופות שלא נפגעו, אתם לא תחזירו להם כי אין בעצם מה להחזיר להם. אתה דואג דווקא לאלה שנפגעו בתקופת הקורונה. נתת דוגמה מצוינת, חלק מחברות המזון שהייתה להן דווקא עדנה בתקופה הזאת. לכן בשנה הזאת לא נכון להחזיר להן. יחד עם זאת, סברנו שבשנים 21 23, מכיוון שהאגרות שאנחנו מחזירים להן הן תולדה של צבירה של עודף של אגרות שנמצאות אצלנו - - - מאיזו שנה האגרות

פחות או יותר משנת 2017. ב-2017 היה מעט. בשנים 18, 19 ו-20 הצטבר עודף של כ-40 מיליון שקל מעל מה שאנחנו צריכים. לכן את כל הסכום הזה כמעט אנחנו מחזירים לחברות. עכשיו עם התוספת של הרב גפני זה אפילו יותר. ה-15% שנתי זה סדר גודל של 16.5 מיליון שקל בשנה שאנחנו מחזירים לחברות שמפוקחות על ידינו. בסך הכול כ-47 48 מיליון שקל, בנוסף ל-5 מיליון שקל. סך הכול 53 מיליון שקל. אתה רוצה עוד 13 מיליון שקל מאיתנו? כי היה לך 40 מיליון שקל.

ברזרבה תמיד אתה משאיר לך 4 מיליון, אז תוריד מזה. מאחר והרב גפני פיצל לנו את זה לשלוש שנים, לשנים 21 23, אני מאמין שנעמוד בזה בשנים הבאות וזה יהיה בסדר. אפשר להעביר אותם למשרד האוצר?

למה אתה רוצה לקלקל אותם? הם יתקלקלו שם, תעזוב. לפחות במקום הקטן הזה שבו הם טובים תן להם. שם אומרים לנו כל הזמן: לא, לא, לא. פה לפחות אומרים: כן. מהתקציב של המדינה הם יכולים להחזיר. עשיתי חשבון, אם הייתי חושב שהם לא יכולים לעמוד בזה לא הייתי מבקש את זה. איך אתה יודע לעשות חשבון? לא לימדת לימודי ליבה.

אני יודע, למדתי בכולל. המציאות היא שרשות ניירות ערך

החמאתי להם קודם עומדים בעניין הזה. אני חושב שזו גם תקופה שבה באמת צריך להפחית. אני שמח שהם באו עם ההצעה של ההנחה. דיברנו על זה כבר קודם. בפברואר הם התחייבו לבוא אלינו עם הפחתה עד סוף השנה,

ב-15% הם יעמדו. זה גם חשוב מבחינת המסר כלפי הציבור. בבקשה, אם אפשר לקרוא את התקנות. מדובר במספר סטים של תקנות שבאמצעותן ניישם את המתווה הזה. החלק הראשון לשנת 2020 שלושה סטים של תקנות מתייחסים לזה, ושאר הסטים מתייחסים להוראת השעה לשנים 2021 2023. טיוטת תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 אלה התקנות שעוסקות בתאגידים מדווחים בקרנות נאמנות וגם בבורסה, להפחתה של שלוש השנים הבאות. "בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולפי סעיף 130א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה לשנת הכספים 2020 בשנת הכספים 2020 יראו כאילו בתקנות ניירות ערך (אגרה שנתית), התשמ"ט-1989 (להלן, התקנות העיקריות) בתקנה 2(ו1), במקום פסקה (2) נאמר: "(2) על אף האמור בפסקה (1), קרן חוץ כאמור ששווי יחידותיה שנרכשו בישראל אינו עולה על הסכום הקבוע לדרגה א' בתוספת השנייה, תשלם את סכום האגרה הקבוע לקרן המסווגת בדרגה זו,

"שווי יחידות שנרכשו בישראל" שווי היחידות שהוחזקו בידי בעלי יחידות שרכשו אותן בישראל נכון ליום ג' בטבת התש"ף (31 בחודש דצמבר 2019) או ליום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020), הנמוך מביניהם, ויראו יחידות שנרכשו באמצעות מפיץ בישראל כיחידות שנרכשו בישראל, לעניין האגרה שתשולם במועד הראשון לאחר מתן היתר הרשות להצעת יחידות של כל קרן, שווי היחידות שנרכשו לאחר מתן היתר כאמור."; בתקנה 3 במקום תקנת משנה (א) נאמר: "(א) דרגתו השנתית של תאגיד לשנת 2020 תיקבע לפי ההון העצמי בדוחותיו הכספיים לשנת 2019 או ההון העצמי בדוחותיו הכספיים לרבעון השני לשנת 2020, הנמוך מביניהם, ואילו דרגתו השנתית של תאגיד החייב בהגשת דוחות כספיים מאוחדים תיקבע לפי ההון העצמי שלו בדוחותיו הכספיים המאוחדים לשנת 2019 או דוחותיו הכספיים המאוחדים לרבעון השני לשנת 2020, הנמוך מביניהם,

"דוחות מאוחדים" כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),

במקום תקנת משנה (ב) נאמר: "(ב) תאגיד שהתאגד בסמוך לפני מועד התחילה ואין לו דוחות כספיים לשנה הקודמת למועד התחילה, תיקבע דרגתו לשנה שבה חל מועד התחילה, לפי ההון העצמי בדוחות הכספיים שנכללו בתשקיף שעל פיו הוצעו לראשונה ניירות הערך שלו לציבור או לפי ההון העצמי בדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2020, הנמוך מביניהם."; במקום תקנת משנה (ד) נאמר: "(ד) דרגתה של קרן לשנת 2020 תיקבע עם תחילתן של תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 (להלן, מועד קביעת הדרגה) לפי השווי הנקי הנמוך ביותר של נכסי הקרן בימי המסחר בחודשים ינואר עד יוני בשנת 2020."; בתוספת השנייה במקום "שווי נקי ממוצע של נכסי קרן" נאמר "שווי נקי נמוך של נכסי קרן"; עלה סכום האגרה ששילם תאגיד או מנהל קרן לשנת 2020 על סכום האגרה שהיה עליו לשלם לפי תקנת משנה (א), יוחזר הסכום העודף ללא תוספת ריבית או הצמדה." תסבירי בבקשה. כאן אנחנו מדברים על ההפחתה לשנת 2020. מדובר על החזר אגרות שכבר שולמו לנו. המשמעות של מה שנאמר כאן היא לשנות את אופן החישוב של הדרגה, גם של קרן חוץ, גם של

סכום האגרה שצריך להיות משולם נקבע על פי פרמטר שנבחן לשנת 2019 לפי התקנות. אנחנו למעשה מוסיפים כאן אפשרות לתאגיד מדווח לבחון את ההון העצמי שלו לפי הדוחות הכספיים ביוני 2020. לגבי דרגה של קרן חוץ אנחנו גם מוסיפים מועד, שאפשר יהיה לבחור את הנמוך מביניהם לגבי התקופה שבה נבחן את שווי היחידות שמוחזרות. כל כמה זמן אתם עושים חישוב של הדרגה? בכל שנה בוחנים מה ההון העצמי של התאגיד המדווח או מה שווי היחידות ולאותה שנה מחשבים את האגרה שמשולמת. זה כמובן יכול להשתנות משנה לשנה. וכך גם לגבי דרגה של קרן נאמנות, שנקבעת היום לפי הממוצע של שווי הנכסים המנוהלים על ידי הקרן במחצית הראשונה של השנה. אז בשנת 2020 זה לא יהיה השווי הממוצע אלא השווי הנמוך, הנקודה הנמוכה ביותר בחצי השנה הראשונה של שנת 2020. כך ניקח בחשבון את מה שהתרחש בתקופה הזאת כאן. הסכום שאנחנו מחזירים, זה לא תוספת והצמדה אלא מחזירים את הקרן, את הסכום ששולם לרשות

"הוראת שעה לשנות הכספים 2021-2023 בשנות הכספים 2021 עד 2023 יראו כאילו בתקנה 2 לתקנות העיקריות בסופה נאמר: "(יג) על אף האמור בתקנת משנה (ו), יראו ארבע קרנות ייעודיות כהגדרת קרן ייעודית בהוראה למנהלי תיקים, מנהלי קרנות נאמנות ונאמנים לקרנות נאמנות בנושא שירות תיקים 2.0, שהקים מנהל קרן ומנהלת חברה בעלת רישיון ניהול תיקים אחת, כמשמעותה בסעיף 8 לחוק הייעוץ, כאילו הן קרן אחת לעניין סכום האגרה השנתית. (יד) על אף האמור בתקנה זו, סכום האגרה השנתית לשנים 2021 עד 2023 יהיה בשיעור של 85% מן הסכום לפי תקנה זו, כפי שהשתנה לפי תקנה 4 לתקנות העיקריות ביום העדכון בכל שנה, מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.". (2) בתקנה 3א לתקנות העיקריות, בסופה נאמר: "(ד) על אף האמור בתקנה זו, סכום האגרה השנתית לשנים 2021 עד 2023 יהיה בשיעור של 85% מן הסכום לפי תקנת משנה (א), כפי שהשתנה לפי אותה תקנה ביום העדכון בכל שנה, מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים חדשים."." התיקונים כאן מתייחסים לאגרה שנתית לשנים 2021 2023,

לתאגידים מדווחים ולבורסה, וכן יש כאן הטבה לשלוש השנים האלה גם לקרן ייעודית במסגרת שירות ניהול תיקים 2.0. מדובר בשירות חדש שאנחנו רוצים לתת לו הגנת סילוק, להצליח להצמיח אותו. מכיוון שביום הראשון שצריך להתחיל לתת את השירות הזה צריך כבר להקים ארבע קרנות נאמנות, אנחנו מבקשים לראות בארבע הקרנות כקרן אחת לצורך האגרה השנתית. אגב, יכול להיות שבשנים 21 23 תראו שינוי, שאתם לא יכולים לעמוד בהחזר? כלומר ב-23 תוכלו לראות אם אתם יכולים לעמוד בהחזרים של אלה שהביאו את ה-21 23? כי עכשיו אתם מביאים לצורך העניין מ-17 20. קבענו בהוראת שעה, עם התחייבות שלנו לשלוש השנים. ברור שאם תהיה מצוקה אז נבוא שוב לוועדה, ואני מבטיח גם את ההיפך, שאם תהיה לנו אפשרות לתת יותר אנחנו נבוא לוועדה עם הצעה להפחתה גדולה יותר. אני רק רוצה להגיד לאדוני דבר אחד. לפני הוועדה הזאת היינו בוועדת הכלכלה, כי יש סט אחד של תקנות הפחתה שנידון בוועדת הכלכלה, ושם הצגנו את ה-10% הפחתה. אנחנו נחזור לוועדת הכלכלה כדי שזה יהיה שוויוני, להפחית גם שם ב-15%. שם הם אישרו לכם 10%? כן. אני רק מבקש שכאשר תגיע לשם תגיד ליושב-ראש ועדת הכלכלה שזה בזכות הרב גפני, ואם יש לו בעיה אז שיפנה אליי. הם מבינים טוב. מי בעד אישור התקנות האלה כפי שהוקראו, עם התיקונים?

מי נמנע? הצבעה בעד,

אין נמנעים,

תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית)

כאן מדובר על החזר לקרנות הנאמנות בשנת 2020 בגלל המשבר. כפי שענת ועודד הציגו, היו פדיונות חריגים, בעיקר בחודש מרץ החולף. אנחנו מבקשים להחזיר קיזוז של 20% מערך הפדיונות נטו שאירעו בחודש מרץ בכל קרן שבניהולו של מנהל קרן. את יכולה להסביר את זה עוד פעם? אגרת תשקיף של קרן נאמנות מחולקת מאגרה קבועה ומאגרה שמחשבים עודף יצירות על עודף הפדיונות. מה שקרה הוא שבחודש מרץ, כשהיו הפדיונות הנרחבים, בעיקר בגלל הקורונה, הציבור משך את הכספים, זה גרם להפחתה משמעותית, 45 מיליארד שקלים נפדו. מאז השוק כבר מתאושש והמשקיעים חזרו להשקיע בקרנות הנאמנות, מה שיצר עודף יציבות.

לכמה היא חזרה בפעילות שלה ממה שהיה? אמרת שנפדו כ-45 מיליארד שקלים.

בקרנות הנאמנות למשל סך כל הנכסים שלהן היה בערך 360 מיליארד שקל לפני משבר הקורונה. זה ירד בערך ל-260 מיליארד שקל בזמן הקורונה, והיום זה בסביבות 320 מיליארד שקל. כלומר זה עדיין בחוסר של 45 מיליארד שקל.

אבל זה מרכיב גם של הפדיונות של הציבור וגם של שווי הנכסים. בגלל ששווי הנכסים עדיין לא חזר למה שהיה לפני הקורונה - - - למה? כי יכול להיות שמכרו נכסים ולא החזירו את זה? לא, שווים של הנכסים שמרכיבים את הקרן ירד. אם שווי הנכסים יעלה בחזרה לאותם ערכים שלפני הקורונה אז יחזרו בערך עוד 10 מיליארד שקל מתוך הסכום הזה. כשהמשקיעים חזרו נוצרו עודף יצירות, ועל עודף יצירות צריך לשלם את האגרה המשתנה, שהיא רכיב נוסף באגרות. לכן מוצע שהרשות תזכה מנהל קרן ששילם תוספת אגרה כזו אחרי חודש מרץ 2020 עד לקיזוז של 20% מערך הפדיונות נטו שאירעו בחודש מרץ בכל אחת מן הקרנות שבניהול. טיוטת תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 "בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א ו-56(א) לחוק ניירות ערך,

ולפי סעיף 130א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה 1. בשנת הכספים 2020 לצורך חישוב סכום תוספת האגרה, כמשמעותה בתקנה 4 לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, שישלם מנהל קרן בחדשים שלאחר חודש מרס

כל קרן שבניהולו, יקוזז מהעודף החודשי של התקבולים כהגדרתו בתקנה האמורה, עודף הפדיונות שהיה בחודש מרס, וזאת עד לקיזוז בסכום שהוא 20 אחוז מעודף הפדיונות בחודש מרס, לעניין זה "עודף פדיונות" הסכום שבו עלה הסכום במזומנים שהועבר מחשבון הקרן בשל פדיון יחידות במשך החודש, על הסכום שהועבר לחשבון הקרן בשל מכירת יחידות במשך החודש."

אין.

מי נמנע? הצבעה בעד,

אין תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף)

שעה), התשפ"א-2020 אושרו.

נעבור לתקנות מכוח חוק הייעוץ. התקנות האלה עוסקות בבעלי רישיון מכוח חוק הגדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהולי תיקי השקעות,

כאן מוצע לקבוע מספר מועדים לבחינה לצורך

דצמבר 2019, שזה מה שקבוע היום בתקנות, ולהוסיף גם את מרץ 2020 או את יוני 2020,

וגם לקבוע כאן הוראת שעה לשלוש השנים 2021 2023, שתינתן הפחתה של 15% מן האגרה השנתית.

הוא אמר קודם שאם כן הבנתי שאתה מתכוון גם לזה, כלומר לא יוצאים מפה וזהו, סוגרים את הכול ושלום על ישראל. גם לגבי הנושא של ההחזר אתם תראו מה מידת הפגיעה בחברות. בסדר. טיוטת תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון,

התמחות ואגרות) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 "בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41 ו-42 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן,

לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה לשנת הכספים 2020 1. בשנת הכספים 2020 יראו כאילו בתקנה 27ג לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון,

התשנ"ז-1997 (להלן, התקנות העיקריות) בתקנת משנה (א), במקום ההגדרה "שווי נכסים כולל" נאמר: ""שווי נכסים כולל" הנמוך מבין שווים של ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שבניהולה של החברה, נכון ליום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019) או ליום ו' בניסן התש"ף (31 במרס 2020) או ליום ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020), כפי שדווחו לרשות לפי סעיף 27(א) לחוק.". אחרי תקנת משנה (ד) נאמר: "עלה סכום האגרה ששילמה חברה בעלת רישיון מנהלת תיקי השקעות לשנת 2020 על סכום האגרה המגיעה לפי תקנה זו יוחזר הסכום העודף ללא תוספת ריבית או הצמדה." הוראת שעה לשנות הכספים 2021 ועד 2023 2. בשנות הכספים 2021 עד 2023 יראו כאילו אחרי תקנה 27ו לתקנות העיקריות נאמר: "הוראת שעה לשנים 2021 עד 2023

27ב ו-27ג יהיה בשיעור של 85% מן הסכום לפי התקנות האמורות, כפי שהשתנה לפי תקנה 28 ביום העדכון בכל שנה, מעוגל לסכום הקרוב שהוא השקל החדש השלם הקרוב."" מי בעד אישור התקנות כפי שהוקראו על ידי עו"ד אורית שרייבר? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, אין נמנעים, אין תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון,

התמחות ואגרות) (הוראת שעה),

אושרו. התקנות אושרו. הסטים הבאים של התקנות קצרים מאוד.

מתייחסים רק להפחתה הרוחבית.

כל אחד מהם עוסק בגוף מפוקח אחר על ידי הרשות. כפי שהוסבר,

צריכים לתקן כל אחד מסט התקנות שמתייחס לכל גוף מפוקח. טיוטת תקנות ניירות ערך

אנחנו נעשה את ההתאמה הזאת ונשלח לכם את העדכון.

אנחנו נדרשים לאשר את התקציב של הרשות לניירות ערך לשנת 2021. כולל עודפים או בלי עודפים? אבל צריך להפחית כי אנחנו מורידים 15%. כלומר הם הציעו להפחית 10% ואנחנו ביקשנו שתהיה הפחתה של 15%. אם יצטרכו להעלות חזרה או אם יצטרכו להפחית הפחתה נוספת הם יבואו לכאן ויסבירו את הדבר הזה. בבקשה, אדוני המנכ"ל. היושבת-ראש הסבירה כבר את נושא התקציב. אתה רוצה להוסיף בעניין? בנינו תקציב ועשינו הכול על מנת לנסות להביא לפה תקציב שלא יעלה על התקציב של השנה שעברה. אני רק מזכיר שאדוני בשנה שעברה לחץ עלינו להפחית 5 מיליון שקל מתקציב שנה שעברה, ולמרות זאת עמדנו בתקציב הזה גם השנה הזאת, ואפילו עשינו הפחתה של 300,000 שקל נוספים. כמעט אין פה אף סעיף שהעלינו אותו, למעט סעיף מרכזי על מערכות המחשוב שלנו, שהיינו חייבים להעלות אותו כי אנחנו צריכים מערכות פיקוח ממוחשבות חדשות על תחומי פיקוח חדשים. יש עוד סעיפים שאפשר להפחית? באמת עשינו את מקסימום ההפחתה שלנו. אנחנו מרגישים שבאמת קיצצנו בכל מקום שאפשר היה לקצץ. אני אפילו טיפ טיפה חושש אבל ניאלץ לעמוד בזה. יש שאלות? לא. תקציב הרשות לניירות ערך לשנת 2021, מי בעד אישור התקציב? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

אני מודה לכם ומאחל לכם הצלחה. אני מקווה שבעזרת השם בשנה הבאה לא נצטרך להיות עם מסכות ונצא מאפלה לאור גדול.

רבה לכם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:15.